במגבלות מחמירות תוך עיוות נתוני ההדבקה שהיו בהם. זאת אמורה להיות הסיבה לצמצום בבתי הכנסת. הדיון הוא חשוב מאוד. אני מודה לחברי הכנסת על הדיון. מאחר שהשר יצטרף אלינו טיפה יותר מאוחר, אנחנו נפתח כרגע בדברים שלכם, אבל כשהשר יבוא, אני אתן למגישי הבקשה שוב לדבר. אם יותר נוח לך, לא אכפת לי להמתין עם זה עד שיבוא, כי גם חסיד לא נמצא. לא לא, חבר כנסת הרב חסיד נמצא. הרב חסיד נמצא אתנו בזום, ואנחנו מאחלים לו המשך פעילות רצינית מהבית, כמו שאנחנו מכירים אותו. הוא נמצא בבידוד כרגע. לכן אני שוב אומר, שאנחנו נפתח את הדיון כמקובל בבקשות שלכם, אנחנו נתחיל לקיים את הדיון, והשר ופרופ' גרוטו יצטרפו אלינו בהמשך. נמצאים אתנו גם בזום מהרבנות הראשית, אמורים להיות לפחות, ועוד אנשים שונים. הרב חסיד אתנו בזום? שלום הרב חסיד, בוקר טוב. בוקר טוב לכולם ויום טוב. היום זה יום מיוחד טוב. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, אנחנו בט"ו באב. אני חושב שמתאים היום מאוד לדון בדיון הזה של בתי הכנסת, כי אחד הדברים שכתוב: לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב זה שאוחדו שבטים, "הותרו שבטים לבוא זה בזה", זה הזמן לבוא ולהתחבר בבתי הכנסת. כבוד היושב-ראש, כבוד האורחים, אני מבין שפרופ' גרוטו נמצא אתנו, חברי הכנסת. הרב חסיד, אני אמרתי ששר הבריאות יצטרף אלינו עוד מעט, ואז אני אתן לכם שוב לדבר, אבל אנחנו נתחיל עכשיו את הדיון. כמו שאמרנו, הדיון על אפליית בתי כנסת במגבלות מחמירות. קודם כל, אני רוצה להדגיש לפני הדיון שאנחנו מצווים על "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", אנחנו מצווים על "וחי בהם", וחס ושלום אנחנו לא בעד סיכון אפילו הכי קטן. אבל מצד שני, ניתנה ביד הרופא לרפא, והתורה אומרת לנו לסמוך על הרופא "ורפא ירפא". אם הרופא החליט שבמקום אחד אפשר לעשות פתיחה, כי אפשר לקחת שם את הסיכון, זה צריך להיות אותו הדבר במקום השני. יש שתי נקודות בדיון. נקודה ראשונה, חשיבות בתי כנסת ליהודי שבא להתפלל בבתי כנסת היא לא פחותה מבריכות וחדרי כושר. אם ישבו ודנו והחליטו, גם הצוות המקצועי וגם הצוות שמחליט, שחדרי כושר ובריכות אפשר לפתוח לציבור מסוים, בחלק מהמקומות, במלונות פתחו חדרי אוכל לפי אחוזי התפוסה במקום, במקומות אחרים פתחו לפי כמות אחרת, אבל החליטו על איזושהי פתיחה של 30 איש פה, 30% במקום אחר. אותו דבר צריך להיות לגבי בתי כנסת. כמו לגבי הפגנות. כולם מבינים שאי-אפשר לפגוע בדמוקרטיה הישראלית, ואני בעד. הדמוקרטיה הישראלית חשובה,

אבל לכולם היא חשובה, וצריכים לאפשר הפגנות למען הדמוקרטיה הישראלית, למרות שאפשר לומר שבהפגנות לא נשמרים, ואני לא בעד זה שלא נשמרים, צריכים להישמר בהפגנות, אבל צריכים לתת לאנשים להפגין. אנחנו צריכים לזכור שמדינת ישראל קמה מדינה יהודית ודמוקרטית. משום מה, דילגו על היהודית ועברו לדמוקרטית. דמוקרטיה כולם שומרים, וטוב שכך, שמדינת ישראל תישאר דמוקרטית ולתת להפגין, למרות שיש סיכון בכך.

שמדינה יהודית חשובה ליהודים לא פחות, ואנחנו צריכים לשמור על מדינה יהודית. כמו שלספורטאי חשוב הספורט, ושמענו את זה בוועדות פה בכנסת בדיונים רבים על כך, והחליטו על פתיחה של חדרי כושר, של בריכות, היהודים שמגיעים להתפלל בבתי הכנסת, זה דבר שחשוב להם, זה חלק מהחיים שלהם, וצריכים לתת להם אפשרות לפתוח בתי כנסת. כמובן שזה צריך להיות לפי תו סגול.

לבתי כנסת יש הרבה יותר מעלות לעומת מסעדות או מקומות אחרים. בבתי כנסת כולם יושבים עם מסכה, אין קשר בין אחד לשני, יהודי מגיע, יושב על מקומו, מתפלל 40, 45 דקות, מקסימום שעה, שחרית, מנחה עוד רבע שעה, מעריב עוד רבע שעה, והולך הביתה. זה לא מקום של מפגש. אנחנו לא מבקשים לעשות אירועים בבתי כנסת, לא מבקשים לערוך בר מצוות או קידושין, מבקשים: תנו ליהודים להתפלל בבתי כנסת לפי תו סגול. יהודים רוצים לדבר לאביהם שבשמים. אנחנו נמצאים עכשיו אחרי תשעה באב, המקום היחיד שיש לנו בתי מקדש מעט, שנשאר לנו בדורנו, זה בתי כנסת. צריכים לזכור, שלא כל בתי הכנסת שווים. יש בתי כנסת בירושלים של 4,000 מטר. לא הרי 4,000 מטר כמו 100 מטר. צריך לעשות הוראה, תקנה ברורה, לפי גודל בית הכנסת, ככה מספר הקבוצות. כל קבוצה צריכה לגדול לפחות ל-30 איש, כמו במלונות, כמובן לפי תו סגול, כולם יושבים בשני מטר מרחק אחד מהשני, יושבים עם מסכה. צריך להיות אחראי בכל בית כנסת. שמעתי על נקודה בעייתית שהעלה פרופ' גמזו,

באספות, שיש בעיה שאין מי שיאכוף את זה. זאת גם בעיה שאפשר לפתור אותה. יש גבאים בכל בית כנסת, ואפשר לתת למועצות הדתיות, לעיריות. הדבר ניתן לפתרון. בתי כנסת לא פחות חשובים מחדרי כושר, לא פחות חשובים מבריכות. צריך לתת לאנשים אפשרות להתפלל לפי תו סגול,

חבר הכנסת הרב אבוטבול, המגיש השני, בבקשה. תודה לידידי הרב חסיד שצירף אותי לדבר החשוב הזה, ותודה לך היושב-ראש על קיום הדיון בעניין. בלי ספק, חלק מהדברים כבר נאמרו, אז אני לא אחזור עליהם עכשיו, אולי כשהשר יבוא. הצער הוא מאוד מאוד גדול. אני גם חבר בוועדת הקורונה. דוחפים שם חזק מאוד מאוד לקיים את אירועי התרבות, לתת לבתי הקולנוע, לכל התיאטראות, לכל הדברים האלה. שנייה אחרי שגם ייפתחו שם דברים, הרי אין הבדל אם נמצאים 100 בתוך אולם ומאזינים לאיזה קונצרט, לבין אם יושבים 100 בבית הכנסת ומאזינים לחזן שמתפלל אין הבדל ביניהם. אסור שתהיה אפליה בנושא הזה. לכן אנחנו גם ביקשנו לדון בנושא הזה. אין שום הבדל בין הנושאים התורניים, כי גם לנו זה נחשב תרבות תורנית. חייבים לעשות את כל המאמצים, כי אנחנו מתקרבים לחגי תשרי, וגם אצלנו בני עדות המזרח, יש נושא של אמירת הסליחות. שבועיים מהיום יתחיל להיות, איך שאומרים, לחץ. אנחנו לא רוצים להביא את זה למצב, שבסופו של דבר הציבור יעשה דין לעצמו. זה הדבר הכי גרוע, אם הציבור יעשה את זה גם בלי לשאול אותנו. אנחנו גם לא מאלה שנוהגים לבוא כמו שהיו לצערי בוועדת הקורונה בתחום התרבות שאמרו: אנחנו נפתח ונצפצף. אנחנו לא בסגנון הזה. אנחנו רוצים שזה יהיה בצורה מסודרת, בצורה רשמית, עם תו סגול, כמו כל דבר אחר. המרמור הכי גדול ואמרתי את זה גם בוועדת הכספים ובכל מיני ועדות שהייתי בעבר זה כשאין קריטריונים ברורים, אין הסבר נאות, למה באמת אסור, מה ההבדל בין זה לבין זה. אנשים לא מבינים את זה. שאלו אותי כשהייתי ילד קטן: מה יותר כבד, 50 קילו ברזל או 50 קילו נוצות? בתור ילד, אמרתי: 50 קילו ברזל יותר כבד, עד שהסבירו לי שאין הבדל בין זה לזה, שניהם זה 50 קילו. אין הבדל אם יש 100 באולם של קונצרטים, לבין 100 בבית כנסת, ובתנאי שבית הכנסת הוא רחבה עם אולמות גדולים, עם מרחקים נאותים, עוטים כמובן מסכות, שומרים על הדברים האלה. אסור שתהיה אפליה. האפליה הזאת זועקת לשמים. אנחנו מוצפים כל שבוע בעשרות פניות מכל מיני גורמים בארץ, זה לא משהו מתוזמן. אני כראש עיר לשעבר, וגם אתה היית ראש עיר, יקירי ראש הוועדה, פונה מכאן לכל ראשי הערים לתת אפשרות בתקופה הזאת של הימים הנוראים, שכולם מגיעים ומה שטוב בימים הנוראים, שבאים גם כאלה שלא שומרים תורה ומצוות ולא מגיעים כל השנה לתת את המתנ"סים, לתת את בתי הספר,

כל מקום פנוי, לאפשר את זה, כדי שזה יהיה בצורה מרווחת וכדי שנוכל להקל על מערכת הבריאות לאשר את הדברים האלה. מה שעושים פה זה עיוות מאוד גדול. לקחו כל מיני נתונים שקשורים לעולם החרדי מקוואות 3%, בתי כנסת 5% - חיברו את כולם, והגיעו לתוצאה שבנושאים הדתיים זה 14%-15% של הדבקות, ולכן חייבים לסגור את זה. כשמפרקים את זה לגורמים, מבינים שבתי הכנסיות זה לא חלילה אותו מוקד הדבקה, משם לא שומעים את זה. שומעים את זה מכל מיני חתונות אולי, בדברים מהסוג הזה. שם כל אחד יושב, מתפלל לבוראו, ובזה זה נגמר. לכן אני מאוד מאוד מבקש מיושב-ראש הוועדה, גם כשיבוא שר הבריאות, אנא תייצג את העניינים האלה, ושנצא לפחות עם משהו ביד לציבור שיבין, כי הציבור בכנות זועם חזק מאוד על הנציגות החרדית מכל המגוונים.

הרב משה דגן, מנכ"ל הרבנות הראשית. אנחנו רוצים לשמוע את עמדת הרבנות הראשית, ואולי גם רעיונות שלכם לעניין הזה. השאלה הנוספת שאני רוצה לשאול להמשך הדיון כי הרי אחד הדברים הבעייתיים זה בסופו של דבר החשש שלא יקפידו על ההוראות וכו', למרות שאני וגם חבריי שנמצאים פה, יכולים להגיד שבבית הכנסת מקפידים מאוד האם יש איזושהי דרך בשיתוף פעולה מול המועצות הדתיות, לקחת אחריות על האכיפה של הדברים האלה. בבקשה, הרב דגן. עמדת הרבנות היא שכמובן אין היגיון באפליה בין בתי כנסת למקומות אחרים, וכמובן שהמתווה שמדבר על גודל בית הכנסת הוא רלוונטי מאוד. לא ראי בית כנסת של 20 מטר מרובע לבית כנסת של 400 ו-500 מטר מרובע. אנחנו סבורים שבהחלט גודל בית הכנסת הוא פקטור לכמות המתפללים שיכולים להיכנס בו. יתרה מכך, אנחנו הסתובבנו בכמה בתי כנסת, וראינו שנעשות מחיצות מניילון. אני חושב שזה גם איזשהו סוג של פתרון שיכול לסייע בבתי כנסת שאולי המרחב שלהם קטן יותר, כדוגמת המחיצות שיש פה בוועדה. לגבי המועצות הדתיות, כידוע, יש כ-136 מועצות דתיות, וכ-36 רבנויות מקומיות, שאין בהן מועצות דתיות. הממשק של המועצות הדתיות עם בתי הכנסת הוא די שונה בין הפריפריה לבין הערים הגדולות. מטבע הדברים, בפריפריה הממשק הוא הרבה יותר צמוד, ויש קשר שוטף בין המועצה הדתית, בין הרב המקומי לבתי הכנסת. בערים הגדולות הקשר הזה פחות קיים, הן מבחינת היקף בתי הכנסת והן מבחינת המרחקים, אבל בהחלט אפשר להפעיל את הרבנים המקומיים בכל עיר ועיר, בכל מועצה ומועצה, בכל מועצה אזורית או יישוב, לפעול מולם ולבקש שייצאו מכתבים לכל בתי הכנסת. אפשר לעשות את זה בפרסומים, באתרים של המועצות הדתיות, באתרים של הרבנויות ברשויות המקומיות. זאת לא בעיה להגיע בסופו של דבר לכל בתי הכנסת והגבאים, אם כי היכולת לפקח או לעקוב או לוודא היא לא קיימת כל כך, צריך מאוד לסמוך על הגבאים ועל פרנסי הציבור בכל קהילה וקהילה. תודה רבה. כשהשר יגיע בהמשך הדיון, ננסה גם להעלות את שיתוף הפעולה שיהיה עם המועצות הדתיות. נמצא אתנו בזום גם הרב עו"ד שמואל סלוטקי, מנהל ארגון עולמי של בתי הכנסת האורתודוקסים,

שלום וברכה, תודה רבה. רציתי להוסיף, שאנחנו ישבנו בתחילת השבוע יחד עם פרופ' גמזו, פרופ' גרוטו, נציגי הרבנים הראשיים והמל"ל. הכיוון היה מאוד חיובי. כולם הבינו, שזה צריך להיות המתווה של משהו הגיוני וסביר ביחס לגודל בית הכנסת. השאלה איפה החסמים. היועצים המשפטיים הציבו כמה סימני שאלה גם ביחס לאכיפה, וגם ביחס לקבלת האחריות בבתי הכנסת. כמו שהרב דגן, אני חושב שצריך ללכת באיזשהו כיוון, או ביחס למועצות הדתיות, או אולי פשוט יותר, ברשויות המקומיות, הן צריכות למנות מישהו שייקח אחריות על בתי הכנסת, בתי הכנסת יצטרכו לפנות אליו. בכל כניסה לבית כנסת, יצטרכו לכתוב שלט מה גודל בית הכנסת, מה מספר המקומות המותר בעת הזאת של הקורונה, לפי מה שראשי משרד הבריאות יחליטו. הדברים צריכים להיות ברורים ונהירים גם לגבאי ולמי שנמצא בקצה בשטח. צריך להדגיש שלפעמים התפילה בחום בחוץ בהצטופפות תחת צלייה יותר מסוכנת מהתפילה בפנים ברווח, בוודאי כשאנחנו מתקרבים לימים הנוראים ואחר כך ראש השנה ויום הכיפורים. לכן חייבים למצוא בהקדם פתרון. כמו שאמרתי, הכיוון הוא חיובי. צריך לראות איפה החסמים, ואיתם להתקדם הלאה. את השאלות המשפטיות צריך באופן כללי לפתור על ידי נתינת סמכות לרשויות, כי אי-אפשר לבנות על מתנדבים. מתנדב לא יכול לקבל אחריות על מה שקורה בבית הכנסת מבחינה משפטית. לכן צריך למצוא את המענה המשפטי הזה, כי זה יסיר חסם מאוד משמעותי בתהליך.

תודה רבה. חבר הכנסת קלנר, בבקשה. אני באמת חושב שהדיון הזה חשוב. אין לי הרבה מה להוסיף מלבד לחזק את יוזמי הדיון וגם את הדיון עצמו. זה לא צריך להיות באופן גורף, לא כל מקום שהוא מטר על מטר צריך לקבל אישור להכניס לתוכו 50 איש אבל יש מספיק מקומות גדולים, יש מקומות שאפשר לתת להם תקן. זה צריך לעבוד פה בשיקול דעת.

לא פחות מההפגנות, שבהן גם מדברים על אמון הציבור, ואני באמת מכבד וחושב שאמון הציבור הוא דבר חשוב. גם כאן יש ציבור גדול, שמרגיש שבאים ורומסים את זכויותיו, והוא מופלה יחסית לציבורים אחרים. אין שום סיבה שכך יהיה. תודה רבה, חבר הכנסת קלנר. חבר הכנסת הרב ברוכי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני קודם כל מברך על הדיון. קודם כל, צריך להבהיר שקדושת החיים אצלנו היא ערך עליון, ואנחנו לא מתכוונים לזלזל בו כהוא זה. אבל הציבור מחכה לתשובות ברורות ומסודרות, למה מסעדות יכולות להיפתח עם מתווה לפי X מטרים או כל הגדרה אחרת, ולבתי הכנסיות אין שום מתווה, פשוט מגדירים כמות של אנשים, ולא נותנים שום מתווה לפי מטרים או לפי אחריות או לפי איזשהו פרמטר אחר. אדוני היושב-ראש, חייבים למצוא את המתווה, שאנשים יבינו על מה. אנשים ישמרו על זה לא פחות מלולב, לא פחות מיום כיפור, אבל שיהיו הגדרות ברורות מה וכמה.

אני חושב שזאת באמת הנקודה המרכזית. חבר הכנסת אבידר. קודם כל אדוני, אני רוצה לברך, נכנס פה לחדר מנהיג צעיר בשם יהונתן, אחיין של הרב ברוכי, וזה מרגש אותי כל פעם מחדש, שמגיע איש צעיר לכנסת להסתכל, ואני אומר: יש לנו עתיד, ברוך השם. אז קודם כל, יהונתן, תסתכל מה הדוד עושה, אתה תגיע רחוק, אני בטוח. לגבי הסוגיה של הישיבה, אני רוצה לומר לחברים כאן, שהדיון הזה מבורך, בגלל שאני חושב שאסור לעשות הגבלה לא על ישיבות ולא על בתי כנסת. כל הבדיקות ואני מתנצל, אני פשוט מהמומחים בארץ, לא מצליח לשמוע, אבל הנה השר נכנס,

הרמטכ"ל גרוטו, אז אני לא אדבר. בוא נעביר לך את רשות הדיבור בחזרה. אדוני השר, קודם כל אני מודה לך שבימים לא קלים אלה, אתה מוצא את הזמן לבוא ולהשתתף אתנו בישיבה החשובה הזאת. הישיבה הזאת התבקשה על ידי חברי הכנסת הרב חסיד והרב אבוטבול. הרב חסיד נמצא בבידוד, אז הוא ידבר אתנו דרך הזום. הוא כבר דיבר, אבל אנחנו ניתן לו שוב את רשות הדיבור. יש לנו ציפיות מהישיבה הזאת, לא בהחלטות מהמותן, כי אנחנו מכירים אותך היטב, שאתה לא שולף מהמותן ואתה בודק דברים; אבל אני רוצה לומר דבר אחד בגדול,

לאחר מכן אני אתן לרב חסיד ולרב אבוטבול לדבר, ולאחר מכן לך. אם יתאפשר, יהיו עוד כמה שאלות של חברי הכנסת. קודם כל, אמרו את זה גם מקודם, עבור הציבור החרדי קדושת החיים זה אחד מצווי התורה היותר גדולים וחזקים שקיימים, ולכן אף אחד לא מחפש לא הנחות סלב ולא שום דבר בעניין הזה. צריך להפעיל היגיון ושוויון בהסתכלות על נושאים, איך אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, באיזה גודל ובאיזו צורה. אבל אני רוצה לומר דבר אחד שהוא מאוד מאוד כללי. לציבור הדתי והחרדי שני דברים נורא נורא חשובים

ויכול להיות שחלק מהאנשים אולי לא כל כך יאהבו את זה, להשקפת עולמי, ואני יודע שזאת גם השקפת עולם של גדולי ישראל: אחד, נושא התפילות בבתי הכנסת, אנשים נמצאים בחוץ לארץ. אני יכול להעיד שאני הייתי לפני כמה שנים במשלחת עם יושב-ראש הכנסת דאז, קראו לו חבר הכנסת יואל יולי אדלשטיין. היינו במשלחת בקנדה. לא היה חסר אפילו פעם אחת מניין. היושב-ראש הקפיד על זה. היו חבר'ה של חב"ד המקומי שהגיעו, והיינו גם כמה אנשים ביחד. אפילו חברי פרלמנט. אפילו חברי פרלמנט יהודים בקנדה, ולכן להסביר לך את זה אני לא צריך. אבל יש שני דברים שהם נורא חשובים, לא לאורח החיים, אלא לנשמת אפה של היהדות: זה בתי הכנסת ועולם הישיבות, עולם התורה. הדיון כרגע הוא לא על זה, אני רק אומר את הדברים האלה גם כאן. חייבים למצוא פתרון בנושא בתי הכנסת. דיבר מקודם מנכ"ל הרבנות הראשית בזום. שאלתי אותו האם אפשר יהיה להשתמש בשירותי המועצות הדתיות לפיקוח על אותם קריטריונים, שאנחנו מקווים שיהיו יותר ישימים. זה נושא אחד, בתי הכנסת זה המסעדה הרוחנית שלנו. חדרי הכושר של הציבור החרדי והדתי זה עולם התורה. זה עולם התורה שהוא הקשר הנפשי, האחזקה שמחזיקה את כל העולם לפי אמונתנו, ועולם התורה אני לא צריך להסביר מה החשיבות שהישיבות יוכלו להמשיך וללמוד, אבל אני רוצה להיכנס לנעליו של פרופ' גרוטו ולהיות חצי מתמחה לחצי שנייה, ולומר שלפי דעתי האפידמיולוגית, עולם הישיבות, שבנוי בדרך כלל על פנימיות ועל בחורים שבאים לתקופה של שבועות לישיבה, אם אנחנו מוצאים את ההסדר והיו הסדרים ויש הסדר אחד, וצריך לבחון הסדרים נוספים, היה הסדר אחד שהיה קיים וקיבל את האישור של המשרד אם אנחנו רוצים לדאוג, שעשרות אלפי בחורים לא יסתובבו בערים, דווקא בערים שנקראות היום כתומות או אדומות, שלא יהיו בבתים שבדרך כלל מרכיבים משפחות של 12 או 13 נפשות, דווקא למצוא את הפתרון בישיבה עצמה, עם כל מה שצריך לצורך כך בלי הנחות סלב, זה דבר גדול וחשוב. אדוני השר, אנחנו נמצאים באמצע דיונים. אתה יודע שאתם מעבידים אותי קשה עם כל התקנות ועם התקנות לשעת חירום. היום העברנו את ה-VC של האסירים. יש כבר 15 חוקים שעברו פה במהלך חודשיים, אבל על החוק של המלוניות עוד אין כרגע הסכמה מלאה. אני מנצל את ההזדמנות לומר שהצעתי שאפשר יהיה לתאם מלוניות עם המוסדות ומנהלי המוסדות, כשיהיה תו כזה או אחר.

אם, חלילה, נדבקו כמה בחורים באותה ישיבה, אגף של חולי קורונה יעמוד בכל התקנים שצריך לצורך העניין הזה. למה לסחוב אותו הביתה? הרי היו בחורים מישיבה מסוימת שחלו, לקחו אותם הביתה ובדרך הם הדביקו, בבית הם הדביקו,

אם יש הסכמה של מנהל המוסד, ויש מוסדות שיכולים, כי יש להם אגפים נפרדים, הם נמצאים במסגרת הישיבה, בהנחיות ברורות שלכם, מבחינתי בפיקוח של המל"ל או כל גוף אחר שיפקח על העניין הזה. אדוני השר, הדבר שחשוב לנו וחשוב גם לך וחשוב לעם ישראל כולו, בתי הכנסת והישיבות, וכרגע אנחנו בנושא בתי הכנסת. הרב חסיד, יוזם הדיון, תאמר בתקציר במשך דקה את מה שאמרת מקודם, אחר כך הרב אבוטבול, ואחר כך השר ידבר ויענה גם על שאלות אם נספיק. בוקר טוב כבוד שר הבריאות, כבוד פרופ' גרוטו, אני שמח שבאתם לדיון החשוב הזה. אני אומר בקיצור, שכותרת הדיון היא אפליית בתי הכנסת תוך עיוות נתונים. אפליית בתי כנסת היא נושא שנמצא בראש מעייניו של כל יהודי דתי וחרדי, שהולך להתפלל בבית הכנסת. כל יהודי דתי נמצא בצער תקופה ארוכה, ולא חס ושלום על דברים שהוא חושב שהם סכנת בריאות, וכמו שהיושב-ראש אמר דיברנו על זה קודם באריכות, אף אחד לא רוצה לסכן את הבריאות אפילו בפיפס. הבעיה היא שאם הציבור רואה שבמקומות אחרים מצאו נוסחה לפתוח אם זה בבריכות, אם זה במועדונים, אם זה בחדרי כושר מה שחשוב לספורטאי ומה שכואב לספורטאי כשלא פתוח אצלו, כואב שבעתיים ליהודי שבא להתפלל בבית כנסת, בפרט שאנחנו צריכים לזכור שכאשר הציבור רואה שבמקום אחד מצאנו פתרון ובמקום שני לא, אנחנו מאבדים את אמון הציבור, וחס ושלום נגיע למצב, שכל איש יעשה את הישר בעיניו. כמו שמצאנו פתרון במקומות אחרים, אפשר לעשות פה. אפשר לעשות תו סגול, לפי גודל המקום, כמו שצעקו בכל הוועדות. הבינו את זה והגיעו להבנה גם עם אנשי המקצוע, שיש הבדל בין מקום גדול לבין מקום קטן. כמו תו סגול למועדונים ולבריכות, צריך לעשות אותו דבר בבתי כנסת, בפרט שמשרד הבריאות פרסם בשבועות האחרונים עיוות בנושא, צירף יחד את כל נושא הדת ישיבות, בתי כנסת ומקוואות. ישיבות לא דומה בכלל לבתי כנסת. בבתי כנסת ההדבקה ממש קטנה לעומת ישיבות, כך שאי-אפשר לצרף את כל הדברים יחד, בפרט שצריך לזכור שבבתי כנסת המתפלל יושב עם מסיכה, זה לא מקום של מפגש חברים. בדרך כלל אדם נכנס להתפלל, הוא לא חייב אפילו לדבר עם עוד מישהו, הוא יכול להעביר מקסימום מילה עם בן-אדם ליד. הוא מגיע להתפלל וללכת, אנשים רוצים להתפלל. אמרו שיש בעיה של אכיפה. כמו שהציעו פה, צריך לקבוע מועצות דתיות או ראשי עיר. הרי בכל בית כנסת יש ממונה קורונה. צריך להעביר את האחריות לגבאים ולסמוך עליהם. בסופו של דבר, אנשים רוצים שיפתחו בתי כנסת עם איזה שהן הנחיות ולעמוד בדברים ברורים. אבל צריך להעלות על השולחן שהצער של מתפללי בתי הכנסת הוא לא פחות מצערם של אחרים. כמו שאמרתי קודם, מדינת ישראל קמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. כמו שמבינים שדמוקרטית חייבים לאשר להשתתף בהפגנות, אפילו שאנחנו רואים בהפגנות דברים שלא היינו צריכים לראות, לא רואים הפרדה, אבל אף אחד לא חושב לבטל את ההפגנה כי זאת דמוקרטיה, וטוב שכך, שמבינים שצריכים לשמור על הדמוקרטיה. מדינה יהודית חשובה לא פחות, ויהודית הכוונה שנותנים ליהודים להתפלל בבתי כנסת, כמובן תחת מיעוט הסיכון והכוונה של אנשי המקצוע. אני שמח שהשר נמצא כאן, זה מראה על רצינות. אני שמח שאדוני נמצא כאן. אני גם רוצה לומר לך שהסרטון שהפצת לפני תשעה באב היה משכנע, באמת מרגש, ואני חושב שזה עשה את פעולתו. אבל היום אנחנו נמצאים בחגי תשרי. אמרתי מקודם כשלא היית, שבאים גם אנשים שמעולם לא באים לבית הכנסת דווקא בראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, אז צריכים להיערך לנושא הזה. אי-אפשר לבוא עם סרטונים כל הזמן לציבור, אנשים רוצים ומצפים לפתרונות. אני כראש רשות לשעבר בעיר בית שמש הוא אמר שנפגשתם בקנדה, אז אני ואתה בפנמה, אז ברוך השם, נפגשים בעולם אני רק מזכיר שאפשרי לבקש, ואם תהיה דרישה ממשלתית בנושא הזה, של כל ראשי הערים,

את כל אולמות הספורט, יהיו מקומות מרווחים, יוכלו להכניס יותר אנשים, כי הציבור מציף אותנו בעשרות קריאות כל יום, אנחנו עומדים ממש נבוכים. לגבי ההפליה, אמרתי מקודם בהמשלה, שאין הבדל בין 50 קילו ברזל ל-50 קילו נוצות. לא יתכן שכאשר דנים בענייני תרבות שאני בעד, הייתי באוהל המחאה, ואני חבר ועדת קורונה ואני בעד לא יהיה מצב כזה שייתנו באולם ל-100 איש לשמוע קונצרט, ופה ל-100 ששומעים חזן לא יתנו. יש קשר בין הדברים. כמובן, אני מציע למנות גבאי קורונה, שיהיו חייבים על פי חוק לשמור על הסדר. עושים את זה ויעשו טוב יותר. תודה רבה. לא להשאיר חללים פתוחים לראשי עיר כאלה ואחרים, אלא שההגדרות יהיו ברורות וחתוכות. בקשות אישיות אחר כך. לפני שאני מעביר את רשות הדיבור גם לאלי ולאוסאמה, הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו נמצא אתנו גם על הקו. הוא ביקש התייחסות קצרה. שלום כבוד הרב. שלום ידידי יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת יעקב אשר, שלום לידידי מכובדי שר הבריאות חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מכובדי כולם. אני מאוד מודה לכם על הישיבה הזו, על הכינוס הזה, זה כינוס חשוב מאוד מאוד ומשמעותי. אני פניתי אליכם לפני שבועיים, ובעקבות כך, לשמחתי אכן מתחילים קצת להניע את הדברים ולנסות למצוא מענה.

ידידי השר אדלשטיין, יישר כוח על המילים הנכונות, על הקשר החשוב בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות, שבא לידי ביטוי גם באותם 17,000 סטודנטים, בני ישיבה, תלמידי אולפנות, שיגיעו לכאן, וזה לברכה למדינת ישראל שמקבלת אותם, ששמחה, כמובן על פי הנחיות, בבידוד מתאים. אם זה לא יהיה בידוד, זה לא מוסכם. אבל כאשר אנחנו מדברים על בתי כנסת, פניתי אליך במכתב וביקשתי דבר אחד פשוט. אני ממש ממש מבקש את שימת הלב לנקודה הזאת. אינו דומה בית כנסת שיש בו 20 מקומות ישיבה, ושם הגבלה של 10 זו הגבלה הגיונית וחשובה, לעומת בית כנסת שיש בו 300 מקומות ישיבה, ששם אין שום היגיון בקביעה שכזאת, שלא לדבר על בית הכנסת הגדול בירושלים עם 3,000 מקומות ישיבה, ששם בוודאי זה לא הגיוני שיהיה דבר שכזה. אני אציין אולי גם פרט אחד. אני לא יודע להגיד, אם יש מקום בארץ שיש בו שמירה על הנחיות הקורונה כמו רוב מוחלט של בתי הכנסת בארץ. אני יכול לציין בבתי הכנסת שמזדמן לי להתפלל בהם, המדובר הוא על 10 אנשים, כאשר ישנו האדם ה-11 הוא עולה למעלה, כי שולחים אותו לעזרת נשים. כשמתמלא בעזרת נשים עוד 10, האיש ה-21 כבר עומד בחוץ ליד החלון. שומרים על הנחיות, ואולי כדאי להשתמש באחד מבתי הכנסת שבו אני מתפלל בבקרים. יש בבית הכנסת הזה מחיצה בגובה של שני מטרים, רוחב של שני מטרים, מפלסטיק, שקופה, קורא בתורה מי שקורא, עומד עם ספר התורה על השולחן ומניח את הספר שם על השולחן והוא קורא, העולה שצריך לראות, עומד מהעבר השני של המחיצה, ואז יש ביניהם מחיצה גבוהה, יש הפרדה מוחלטת, ואין סיבה לכאורה, שלא יהיה בבתי הכנסת דבר שכזה, בוודאי כאשר עם ישראל אני מצטרף למילים ששמעתי עכשיו בראש השנה וביום הכיפורים באים אנשים רבים, לא מתפללי בית הכנסת, וחובה עלינו לעשות הכול כדי שיכולים יהיו להמשיך לבוא. אנחנו צריכים גם לחשוב על המרחב הפתוח. המרחב הפתוח לא צריך להיות מוגבל ב-20 אנשים, שהרי מה זה מרחב פתוח? פארק ברוחב גדול מאוד, לא יכולים להיות בו יותר מ-20 אנשים? בוודאי שכן. ישנן חניות גדולות, צריך יהיה לאכוף בצורה רצינית. תשלחו אוכפים, שיוודאו שאכן אנשים עומדים בתנאים שייקבעו, אבל בבקשה קבעו תנאים ותבצעו אותם, כי בסופו של דבר, עוד 45 יום אנחנו נעמוד בראש השנה, אז אנחנו מתפללים למגפה אחרת, למגפה של אהבת חינם וידידות בין אנשים, כי זאת תהיה התחלה חדשה של שנה חדשה, שבעזרת השם תתחדש עלינו עם ברכותיה. אבל עד אז, מצאו בבקשה את הדרך כדי לתת את המענה הנכון, כדי שיכולים יהיו בני ישראל להתפלל בבתי כנסת כקדמת דנא. יישר כוח. יעקב, אפשר להגיד משהו? תיכף, תהיה אתנו בדיון, אם אתה יכול. אדוני יושב-ראש הכנסת לשעבר, אתה יודע שתמיד נהוג לתת לחברי הכנסת לדבר קודם. בוודאי, גם למרדכי, אין לי בעיה. את מרדכי אנחנו נעלה כבר בדיון עצמו אולי. מרדכי, שמור על קשר אתנו. חבר הכנסת אלי אבידר, ולאחר מכן אוסאמה סעדי. תודה רבה, אדוני. אני חושב שאסור לאסור את התפילה בבתי כנסת, צריך להקפיד על זה שהמקום יהיה מאוורר, צריך להקפיד שמי שיושב ליד מישהו, גם אם אין שני מטר, יעטה מסכה על פניו וישתדל לא לגעת, אבל כל עוד יש מאווררים, כל עוד האוויר זז, כל עוד בית הכנסת מאוורר, אין שום סיבה לעצור, בוודאי ובוודאי במרחב הציבורי, לאפשר לאנשים להתפלל. אני בכל אופן מקווה שלא אצטרך לעבור על החוק, אבל אני לא מוותר על הכיסא שלי בבית הכנסת, בוודאי שלא בחגים הבאים עלינו לטובה. אני רציתי לשאול את השר שאלה. יש דבר לא ברור שיוצא ממשרדך, אדוני. הקול שלך ערב לאוזננו, אני חייב לומר, ואני מודה לך על כך ומעריך את זה. אתה מתבטא בצורה מאוד זהירה בכל מה שקשור לסגרים. אנחנו רוצים לדעת מה העמדה שלך לגבי הטלת סגר, כי כל הדיון שאנחנו מקיימים פה, סליחה על המילה, זה בטל בשישים, חלילה, לא להמעיט בערך, אם פתאום יחליטו לסגור לנו ערים שלמות, ובוודאי שלסגור את המרחב הציבורי כמו שאדוני מכיר את דעתי, הסגירה של המרחב הציבורי לא פוגעת בהדבקת הקורונה, היא פוגעת במחאה. כפי שאדוני יודע, אני עברתי את הסארס, אני בקשר עד היום אפילו יושב-ראש הוועדה נתן לי תואר של פרופ' רפואי בנושא הקורונה, אבל מה לעשות, אני מתקשר לראשי מרכז רפואת הציבור גם בהונג קונג, גם בסינגפור, מתעדכן, ולכולם אומרים שם: ברגע שזה במרחב הציבור, אוויר פתוח, בוודאי תצאו. לכן אני מאוד אשמח לשמוע את העמדה שלך, כשאני שומע עמדות שונות גם מקבינט הקורונה, גם מהסגן שלך וגם מעוד אנשים. אדוני היושב-ראש, כבוד שר הבריאות,

דיון חשוב מאוד, אבל אני לא הייתי מייחד אותו אך ורק לבתי כנסת. אנחנו מדברים על מצווה דתית של כל הדתות, אדוני השר. נכון, חד-משמעית. מי כמוך יודע שפה בוועדה בכל הדיונים - - - לכן אני מעלה את זה. פה זאת היתה בקשה של חברי הכנסת. בכל הדיונים אנחנו מדברים על בתי תפילה.

אתה יכול לבוא אלי הביתה ולראות שבכותל יש קפסולות ובהר הבית לא,

אדוני השר, קודם כל, כל הכבוד, אנחנו מחזקים את ידיך וגם את ידי המשרד במאבק בנגיף הזה. חשוב מאוד שכולנו נקרא מהוועדה לכלל הציבור, ערבים ויהודים, כולם, למלא אחר ההוראות. זה חשוב, כי באמת מדובר במאבק קשה מאוד עם נגיף קשה מאוד. מאחר שאנחנו בוועדת החוקה,

יש כלל שאומרים: אי-אפר לגזור על הציבור גזירה שהוא לא יכול לעמוד בה.

ואני אומר וראינו את זה רק בסוף השבוע, אדוני השר שכאשר באתם ואמרתם: סגר בסוף שבוע, בעלי העסקים לא צייתו. זה לא טוב למשרד הבריאות, לא טוב למערכת, אבל אנחנו התרענו על זה. כאשר אני מדבר על סוף שבוע שיש לנו חג הקורבן, וערים, כמו: עכו, נצרת, יפו ובכל היישובים הסוחרים מחכים לזה פעם בשנה. אמרנו: אל תעשו את זה. ביום חמישי אמרתם: שוקלים לבטל, פתאום ביום שישי בבוקר אומרים: סגר. מי ימלא אחרי הוראות כאלה? אני חוזר לסוגיה שבפנינו. אדוני השר, לא יעלה על הדעת שיש מסגדים אין לנו מסגדים קטנים, כל המסגדים הם גדולים שמכילים ביום, יום בכל תפילה בחמש התפילות מאות אנשים, יש מסגדים שמכילים אפילו יותר מ-1,000, שתבוא ותגיד: רק 10, רק 20,

במסעדות אמרתם 35% תפוסה, באולמות ואלה, אז למה במסגד שיכול להכיל 1,000 איש, אי-אפשר להכניס פה לפי תו סגול של מרחק שני מטר עם מסיכה?

כמו שאמרו על בתי כנסת וגם בטח על כנסיות, גם במסגדים, המקומות הכי נקיים, הכי סטריליים, הכי שומרים על היגיינה, כי לפני התפילה אתה חייב - - - - ליטול ידיים. בדיוק, אל-ודוא בערבית אומרים. שומרים על מסיכות,

ג'ל, הכול. בסופו של דבר, מה שיקרה זה שהמתפללים מוסלמים, נוצרים, יהודים יעשו את המצוות, עם כל הכבוד. אל תגיעו למצב הזאה, תעשו תו סגול שמצד אחד ישמור על הבריאות - - - צריך להחליף צבע לתו הזה, כי ההוא כבר נשחק. צריך לתו צבע חדש. הישיבה ננעלה בשעה 11:01.